בטרם אפנה למזכירת הכנסת, אני רק רוצה להודות לחברי הכנסת וליושב-ראש הכנסת על האמון. אני נרגש ומלא יראת כבוד לשבת במעמד הזה ואני מתחייב למלא באמונה, כפי שנאמר, את שליחותי זו. הודעה למזכירת הכנסת. תודה. ברשות יושב-ראש הישיבה, הינני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת החלטות הוועדה המסדרת בדבר שינויים בהרכב הסיעתי של הכנסת.

על סדר-היום היום נאומים בני דקה. נעבור לראשון הדוברים, חבר הכנסת אלון שוסטר.

תגיד להם כל פעם מי אחריו. אחריו יבוא חבר הכנסת אנטאנס שחאדה. כבוד היושב-ראש, חבריי שחזרו לבית,

אני רוצה לספר על שתי ידיעות שהצטברו על שולחן האזרחים היום בנושא חקלאות.

היא הידיעה החשובה ממשרד החקלאות, שמקצים מכסת מים מיוחדת, זמנית, עבור החקלאים שצריכים לייצר יותר מזון. השמיים כמעט סגורים לחלוטין, אנשים לא יוצאים לחוץ לארץ, צריך לייצר מזון, ותודה לאל, אנחנו יודעים לעשות את זה. אנא, חקלאים, עשו. הידיעה השנייה, של גיא ורון מ-12,

שרשתות השיווק מנצלות את הסיטואציה שבה מוסדות ציבור, בתי ספר וחלקים מסוימים, כמובן אולמות אירועים וכו' סגורים, ואותם חקלאים שהיו נוהגים לשווק שלא לרשתות נשארים עם הסחורה. הרשתות, כדי להוריד אותם אל הקרקע במחירים, מייבאות בלי בושה ממדינות חיצוניות. הדבר הזה הוא פסול. זה סוג של בריונות, אלימות עסקית, ולא יכולים לתת לזה את המקום, גם אם זה אולי חוקי. תפקידנו לחזק את הייצור המקומי, את התעשייה המקומית, את החקלאות המקומית דווקא בזמן הזה.

תודה, אדוני. חבר הכנסת אנטאנס שחאדה, אינו נוכח. חברת הכנסת אורלי פרומן, בבקשה, ואחריה, חבר הכנסת ניצן הורוביץ. אדוני היושב-ראש, בנימה אישית, בהצלחה רבה. תודה רבה. חבריי, המסר הזה מופנה אליך, בני גנץ, מי שהיה עד לפני ימים ספורים ראש הסיעה שלי, אך כנראה הוא לצערי איבד את הדרך שסלל איתנו ולא סיפר לי ולא סיפר לנו לאן הלך ולמה הלך. בכל אופן, בני, אין-ספור פעמים חזרת וציינת כי חינוך וביטחון הם שני הנושאים החשובים של מדינת ישראל, והם שווי ערך בעיניך. אינני שומעת שאתה נלחם על תיק החינוך. אם אכן חינוך ילדי ישראל זו משימה ראשונה במעלה, ועתיד החברה הישראלית תלוי באיכותה של מערכת החינוך, ומערכת חינוך איכותית היא החוסן הלאומי של כולנו, אז לתפקיד שר החינוך או שרת החינוך יש למנות אדם בעל השקפת עולם ממלכתית המכבד את כלל חלקי החברה הישראלית וינהג בהם בשוויוניות, בכבוד, בפתיחות ובהגינות. בני, לפחות על זה תילחם. אגב, בוועדה המיוחדת לחינוך אנו נלחמים על השפיות של ילדי ישראל ומשפחותיהם בימים אלו ומחפשים תקציבים נוספים לכך, ואתם שם מתכננים את ממשלת נתניהו החמישית עם שרים באבטלה סמויה.

חבר הכנסת ניצן הורוביץ, אינו נוכח, חבר הכנסת ג'אבר עסקאלה, אינו נוכח. עסאקלה. עסאקלה. תודה רבה, חבר הכנסת טאהא. אני כבר אתן לירדנה תיקון נוסף של אַנטאנס במקום אֶנטאנס. אנחנו נקבל את זה בברכה, כמובן. בדקנו לפני ההשבעה, וזה בסדר. ונכבד את חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, בבקשה, גברתי.

כבוד היושב-ראש, כבר יומיים שאני מקיימת ישיבות של הוועדה המיוחדת לרווחה ועבודה שהינני עומדת בראשה, ארבע ישיבות רצופות. להגיד את האמת, נכנסתי לישיבות האלה כאשר אני מודעת לכובד האחריות ולסבל הרב שנגרם לאזרחי ואזרחיות המדינה במצב החירום הקיים היום בצל הקורונה, גם מבחינה בריאותית, אבל גם ובעיקר מבחינה כלכלית. אבל אני חייבת להגיד שהישיבות שקיימתי רק הוסיפו את הדאגה לליבי ולמחשבות שלי, כאשר אני רואה שלצערי הרב רשת הביטחון הכלכלית-חברתית, שהממשלה התפארה בה אתמול ושר האוצר הכריז עליה, היא מלאה חורים גדולים ששומטים מתחתיה קבוצות בתוך החברה הישראלית, קבוצות של עובדים, קבוצות של עצמאים. היום קיימנו דיון על מצב העצמאים. לא ייתכן שלעצמאי מתחת לגיל 28 אין שום כיסוי על ידי הממשלה או פיצוי על המצב הקיים, לא ייתכן שכל עובד מתחת לגיל 20, אף אחד לא רוצה לדבר עליו, לא ייתכן שמנהלות משפחתונים, שבעריצות משרד האוצר החליט שהן עצמאיות, היום לא מגיע להן חל"ת ולא מגיע להן פיצוי.

פתרון הגיוני. העצמאים שמקבלים פיצוי, במצב הכי טוב יקבלו על החודש הזה 6,000 שקל, מעטים מהם יגיעו ל-6,000 שקל, כאשר ברוב המקרים זה לא מכסה להם את שכירות העסק שלהם לפני הכול.

שר האוצר עמד אתמול והבטיח שהוא מבטל את הארנונה לעסקים הנפגעים, היום אנחנו מגלים שזה עדיין בדיון, שזה לא בטוח. תתעוררו בממשלה. תתעוררו ותדאגו לאזרח יותר מאשר שתדאגו שלא יגידו אחר כך "השאירו גירעון מאחוריהם".

כי אתם עלולים להשאיר אותנו עם המגפה, אבל גם כן עם כלכלה הרוסה ואנשים,

וזה העיקר, אזרחים הרוסים. תודה רבה. תודה רבה, גברתי. חברת הכנסת עומר ינקלביץ', בבקשה, ואחריה, חבר הכנסת יזהר שי. אדוני היושב-ראש, בהצלחה. תודה רבה. חברותיי וחבריי חברי הכנסת, הבוקר חולה קורונה במצב קל כמעט נפטר, ולא מקורונה. הוא קפץ מחלון בית החולים. במשבר הנוכחי אנחנו מדברים בעיקר על הפן הפיזי, אך כמעט לא מתייחסים לפן הנפשי. החשש והפחד מההידבקות בנגיף הקורונה פושטים בכול. ההסתגרות בבתים, חוסר הוודאות, הידיעות מהתקשורת, המצב הכלכלי, כל אלה אינם תורמים למצב הרוח, ואנשים רבים מצויים בפניקה ובחרדה יומיומית. קווי הסיוע של ארגוני הסיוע הנפשי מוצפים באלפי פניות. לצד הזהירות מהנגיף, עלינו גם להוריד את סף החרדה. לאחרונה פניתי למשרד הבריאות בבקשה לבחון אפשרות להשתמש בתוכנית הלאומית למניעת אובדנות וליישם אותה בהקשר של המשבר הנוכחי. יש צורך להשתמש באנשי המקצוע מתחום בריאות הנפש כדי להדריך הורים ומטפלים כיצד להתמודד עם המצב. מעבר לכך, יש לעודד אנשים לפנות למרכזי הסיוע, להשתמש בערוצי התקשורת ובמדיה החברתית, כדי להוריד את החרדה בציבור, ואפילו להשתמש בכל האפליקציות למיניהן כדי לקיים את התמיכה הנפשית, חברי יזהר שי מומחה בתחום. תפקידנו כנבחרי ציבור לשמור גם על שפיות הציבור. זה הכרחי למען החוסן הלאומי שלנו, במיוחד בתקופות האלה. תודה רבה, אדוני. תודה רבה. חבר הכנסת יזהר שי, בבקשה, ואחריו, חברת הכנסת סונדוס סאלח. תודה, אדוני היושב-ראש, והצלחה רבה.

הבנקים העלו השבוע את הריבית על הלוואות ללקוחות שלהם ועל משכנתאות. על פי הנתונים של בנק ישראל, ההלוואות בכל המסלולים בכל הבנקים עלו בין 0.5% לבין 1%,

כידוע, אלה זמנים קשים לאזרחי ישראל. אנחנו חוזרים על זה כאן שוב ושוב: כמיליון מובטלים, אנשים שמתקשים להביא אוכל לשולחן השבת או הסדר בקרוב, משפחות רבות מגיעות למצוקה קשה ומדאיגה, רבים לא יודעים אפילו איך להתארגן לשבוע הקרוב של החג. לא ייאמן. ומה התגובה של הבנקים הגדולים בישראל? הם מעלים את הריבית. כל מי שיגיעו לבקשה להלוואה כדי לסגור אוברדרפט, כדי לממן טיפול, כדי לעשות משהו דחוף עם החיים שקורסים אל מול עיניהם, הם ישלמו ריבית גבוהה יותר, שיכולה להסתכם במאות שקלים או אפילו באלפי שקלים בחודשים הקרובים. אני פונה מכאן אל הבנקים הגדולים בישראל: תראו, בשנת 2019 הייתה לכם שנה נפלאה. בדקנו את זה, חמשת הבנקים הגדולים הרוויחו ביחד קרוב ל-10 מיליארד שקל בשנה הזו.

חברי מועצות המנהלים,

מנהלים בכירים בבנקים האלה,

תסתכלו" אתם צריכים להיכנס מתחת לאלונקה,

כמו כל גוף, כמו כל גורם במדינת ישראל. אתם צריכים להסתכל בעיניים על הסבל של מיליוני אזרחים במדינה הזו ולהירגע. אם שנת 2020 תסתיים ברווחיות נמוכה יותר, אף אחד לא יכעס עליכם.

בעלי מניות גדולים ברוב הבנקים בישראל. הציבור יבין שהבנקים פחות רווחיים בשנה הקשה הזו, הציבור יסתכל על זה ויקבל את ההצדקות בהתאם. עוד לא מאוחר מדי. בואו, מנהלי הבנקים, תדברו עם המפקח על הבנקים. הוא זה שהורה לכם להיות זהירים, הוא נתן לכם לכאורה לגיטימציה להעלות את מחירי הריביות. דברו איתו, דברו עם המפקח על הבנקים, דברו עם בנק ישראל, דברו עם כל מי שצריך, אבל בעיקר עם עצמכם. תסתכלו לעצמכם בעיניים ותירגעו. אנחנו נסלח לכם גם על שנה פחות רווחית.

תודה רבה, חבר הכנסת יזהר שי. חברת הכנסת סונדוס סאלח,

ואחריה, חבר הכנסת ווליד טאהא. כבוד היושב-ראש, חברי וחברות הכנסת, בכל משבר ובכל מצב חירום אנחנו מצפים לשינוי הכללים. במיוחד במשבר הקורונה, במשבר הכלכלי, בהשבתת המשק שאנחנו חווים כולנו, מצפים לרשת ביטחון ולהגנה, לכלל האזרחים. אבל שוב פעם אנחנו מוצאים את עצמנו עם אוסף פתרונות שמחלישים את החלשים. אני רוצה לדבר על שתי אוכלוסיות, במיוחד בחברה הערבית, שעכשיו נהיות חלשות יותר ויותר. אנחנו יודעים שמרבית העובדים במשק יצאו לחל"ת, חופשה ללא תשלום. במקביל הם מקבלים דמי אבטלה או חלק מהשכר שלהם, כחלק מהניסיון להתקיים ולחיות בכבוד ובפרנסה שמכבדת את האדם ואת המשפחה, להתקיים ולהמשיך במצב הזה.

אוכלוסיות, אלה שלא מלאו להם 20, וגם אלה שטרם מלאה להם שנה רצופה בעבודה, הן שתי האוכלוסיות שלא מגיע להן עכשיו לגשת לביטוח הלאומי ולקבל דמי אבטלה. שתי האוכלוסיות האלה, זה יכול להיות סטודנט שהוא מפרנס, מפרנס משני או אפילו ראשי במשפחה שלו, וידוע לנו שבחברה הערבית במיוחד יותר מ-50% מהמשפחות חיות מתחת לקו העוני, זו יכולה להיות אישה ששנים מחפשת עבודה ורק לפני כמה חודשים מצאה עבודה, ובגלל שלא מלאו לה 12 שני חודשי עבודה היא לא תקבל את האופציה לגשת לביטוח הלאומי ולקבל דמי אבטלה. אלה אנשים, אלה משפחות, אלה אזרחים, אלה אנשים שמגיע להם לחיות בכבוד. אני מבקשת, ואני דורשת, ומנצלת במה זו, להסתכל על כל האוכלוסיות, במיוחד האוכלוסיות האלו, שעכשיו סובלות מבעיות כלכליות רבות בתוך הבתים שלהן, ולאפשר להן לגשת לביטוח הלאומי ולקבל מה שמגיע לשאר האזרחים.

תודה רבה, גברתי. חבר הכנסת ווליד טאהא, ואחריו, חבר הכנסת סמי אבו שחאדה, ואם הוא לא יגיע, חבר הכנסת אלכס קושניר. אדוני היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, תחילה אני רוצה להודות לצוותים הרפואיים ולצוותי מד"א ולכל אלה שעוסקים ברגעים אלה, ומזה חודש, במלחמה בנגיף הקורונה. הם עושים זאת למען כולנו ובשירות של כולנו, אז תודה רבה להם. העיר קלנסווה הינה עיר ערבית ישראלית הממוקמת בלב-ליבה של הארץ, במרחק של קילומטרים ספורים מהעיר נתניה. העיר סבלה במשך עשרות שנים, ועודנה סובלת, מהיעדר תכנון, לצד היותה נפגעת עיקרית מכמה פרויקטים לאומיים ארציים. מרבית האדמות ביישוב הזה, ואולי כולן, הן אדמות פרטיות, ובהיעדר גישת תכנון, עשרות בתים בעיר נמצאים תחת סכנת הריסה, ומעל הראש של בעלי בתים אלה מרחפת בכל עת אימת החורבן. בעיר קלנסווה, כבוד היושב-ראש, אין מגרש כדורגל. צריך להגיד את זה שוב ושוב: בעיר קלנסווה, כבוד היושב-ראש, אין מגרש כדורגל שישמש למיצוי יכולות של מאות ואלפי ילדים ומבוגרים ביישוב. למעשה, כל אלה, ילדים ומבוגרים, מוצאים את עצמם עם המון שעות פנאי מבוזבזות ברחוב, עם כל ההשלכות של כך, או שחלקם נאלצים לחפש חלופה באחד היישובים היהודיים הצמודים. אני פונה לכל ממשלה שתקום, חשבתי שאני אדבר לבני גנץ כיושב-ראש, ורציתי לומר לו משפטים אחרים, אז אני משנה נוסח: אני פונה לכל ממשלה שתקום, לפעול למען התחלת גישת תכנון בעיר קלנסווה ובכל הערים הערביות במדינה. אדוני השר, כבוד הרב, אני קורא לממשלה שתקום לפעול לפי גישת תכנון בעיר קלנסווה ובכל הערים הערביות במדינה. גישה אשר תחליף את מדיניות הרדיפה וההריסה לטובת מדיניות של תכנון והסדרה.

תודה רבה, אדוני. חבר הכנסת סמי אבו שחאדה, אינו נוכח. חבר הכנסת אלכס קושניר, בבקשה, ואחריו, חבר הכנסת מתן כהנא, שנוכח, יופי. כן, בבקשה. כבוד היושב-ראש, קודם כול הולם אותך המקום. שיהיה בהצלחה, חבל שבנסיבות האלה. הייתי היום בוועדת הרווחה ושאלתי את נציג האוצר כמה שאלות, ורשמתי. אני אקריא לכם גם את התשובות. אז שאלתי אותו: מה לגבי ביטול ארנונה לעסקים שנפגעו? מה הקריטריונים לעסק שנפגע? התשובה הייתה: עובדים על זה. אחר כך שאלתי לגבי החזרת מקדמות המס ששילמו עסקים בשנת מס 2020. שאלתי: כמה מסך המקדמה אתם תהיו מוכנים להחזיר? התשובה הייתה: לא יודע. אחר כך שאלתי לגבי קרן ההלוואות: מה גובה הריבית? אמר לי נציג האוצר שזה לשיקול דעת הבנקים, אבל הם ישאפו להגיע לפריים פלוס 1.5%. אני לא מבין, איך יכול להיות שזו קרן בערבות המדינה והמדינה לא שולטת בריבית?

שאלתי עוד שאלה: מה קורה לצורך בשעבוד לעסקים שהם חברות בע"מ?

לא קיבלתי שום תשובה, לא לגבי ערבות אישית ולא לצורך בשעבוד. וכמובן שאלתי את השאלה לגבי המענק המהולל של 6,000 שקל.

הזכאים הם עסקים שההכנסה שלהם היא עד גובה 240,000 שקל בשנה, שזה 20,000 שקל בחודש. אז במקרה הטוב הם יקבלו 30% מגובה ההכנסה החודשית שלהם. ומילא, עכשיו גם נודע לי שמזה לוקחים מס ואת כל ההפרשות. אז באמת, אחלה מענק. אז בעצם יש לי שתי מסקנות: 1. על רוב השאלות אין להם תשובות, 2. איפה שיש להם תשובות, התשובות האלה לא שוות שום דבר. אז אני רוצה לפנות לראש הממשלה: אני מבין ששר האוצר שלך פורש, אבל אתה אחראי. אז במקום לכנס מסיבות עיתונאים דרמטיות ולזרוק סכומי עתק באוויר,

מיליארד שקל, פשוט תלכו לעבוד סוף-סוף ותביאו תוכנית שתציל את העובדים, את האנשים, את העסקים ואת המדינה.

תודה רבה, אדוני. חבר הכנסת מתן כהנא, בבקשה. ואחריו, חברת הכנסת אורית פרקש הכהן. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, כבוד השר, אתמול פורסמה התוכנית של משרד האוצר להתמודדות עם ההיבטים הכלכליים של מגפת הקורונה.

הנפגעים העיקריים מהמגפה הזאת הם השולמנים, בעלי העסקים הקטנים והבינוניים והעצמאים. עשיתי בירור קצר עם השולמנים, איך התוכנית שפורסמה אתמול, איזה מענה היא נותנת להם. מסתבר שיש בה לא מעט חורים, כך למשל, וגם שמעתי שזה נאמר פה קודם, מתחת לגיל 28 אין מענה, מי שהוא בעל שליטה מעל 25% בהחזקות, אם הוא לא יסגור את העסק הוא לא יוכל לקבל מענה,

איזושהי לקונה, מי שפתח את העסק שלו ב-2019, יכול להיות שיש בן אדם שיש לו עסק כבר שנה ושלושה חודשים ועכשיו הוא נכנס לקשיים בגלל המגפה, והוא לא יקבל מענה. אז אני אומר פה, גם השולמנים הצעירים צריכים לקבל מענה.

אמרו שהתוכנית גמישה ויהיו בה שינויים. אז מפה אני מנצל את ההזדמנות וקורא לאוצר לערוך את השינויים האלה כדי לתת מענה,

מהדברים שהעליתי פה, לשולמנים הצעירים.

תודה רבה, אדוני. חברת הכנסת אורית פרקש הכהן, בבקשה, ואחריה, חבר הכנסת משה אבוטבול. קודם כול, חבר הכנסת גינזבורג, בהצלחה רבה וכל הכבוד על המינוי.

אני רוצה להודות על שינוי הכללים המבורך של הנוכחות במליאה. סוף-סוף קצת התרתם את העוצר במליאת הכנסת ואפשרתם לנו השתתפות מכובדת בדיונים. יושב-ראש הכנסת, חבריי חברי הכנסת, בימים האחרונים אנחנו מותקפים חדשות לבקרים במילים מאוד מאוד קשות ומאוד מאוד תוקפניות, גם ברמה האישית כלפיי וכלפי חבריי בכחול לבן, על ההחלטה שלנו להתייצב מאחורי החלטת המנהיגות האמיצה של בני גנץ בימים אלה, לחתור ולמצות את הסיכוי לממשלת אחדות. רציתי לצטט מאנשים חכמים מאיתנו, מאנשים שיש להם ניסיון פרלמנטרי ופוליטי ארוך שנים ושיש להם פרספקטיבה היום להכות על חטא על החמצות של אחדות שעשו בעבר. אני רוצה לצטט ממה שכתבה אתמול חברת הכנסת איילת ורבין בפייסבוק שלה. אני מציעה שכולנו נקשיב לדברים: "ב-2015 הגיעו בוז'י הרצוג והמחנה הציוני, הצעה להיכנס באמצע הקדנציה לממשלה. בוז'י היה עדיין פגוע מקמפיין הליכוד, שהאשים אותו ואת ציפי לבני שיביאו את דאעש לירושלים, אבל הבין את מחירן של עוד כמה שנים באופוזיציה.

הכרעה היא דבר קשה לעיכול" ובמקום הזה, בשונה ממפלגת העבודה, גנץ חתך. והיא ממשיכה ואומרת: "כסאקרית של אחדות, שחטפה מקלחות קרות וציבוריות על כך, היה לי קשה לקרוא למהלך כזה אחרי קמפיין הבחירות מעורר הבחילה שזה עתה סיימנו. אבל בזמן שמגפת הקורונה דורשת בידוד חברתי, מחויב קירוב מוחות ולבבות שיפעלו יחד. הממשלה השלושים-וחמש, בהנחה שתקום, אינה קלה לעיכול, אבל בהינתן המציאות הבריאותית והכלכלית, שמי יודע מתי תסתיים, נדרשה הכרעה. כשבני גנץ הבין שאין שום ממשלה אחרת, הוא החליט לא למשוך עוד זמן, אבל בלב כבד נדרש חיתוך מכאיב. כשאני חוזרת לאותם לילות שטופי זיעה, עם חוקי ההמלצות,

ההסדרה, אני נזכרת" היא אומרת, "שסוכם עם הרצוג על וטו על חקיקה אנטי-דמוקרטית, שהיה עשוי לחסוך לכולנו שנים פוליטיות קשות. בשבילי, בשבילנו, בעת הזאת, זה לא מעט. כל מי שהיה במקום הזה מבין שהכרעה קשה, בין רע לרע יותר, היא צו השעה. מישהו היה חייב להוציא אותנו מהסחרור הנורא הזה,

עם כל הכעס והאכזבה, לפחות מנסה". אני מתחברת מאוד לדברים האלה של איילת ורבין, לשעבר חברת הכנסת. אני חושבת שכולנו בכחול לבן מרגישים כך, וכולנו תומכים במהלך האחדות. למרות כל התגובות, אנחנו חושבים שזה מה שטוב לעם ישראל.

תודה רבה, גברתי. חבר הכנסת משה אבוטבול, בבקשה, ואחריו, חבר הכנסת יעקב מרגי. תודה רבה. ראשית, ברכות לישיבה שלך כאן כיושב-ראש. תודה רבה. אני רוצה בהזדמנות הזאת, שאנחנו יודעים שכל המדינה על גלגלים ועובדים מאוד מאוד קשה, גם להודות לממשלת ישראל ולעומד בראשה, ראש הממשלה בנימין נתניהו, לשרים, שר הבריאות הרב ליצמן, לשר הפנים הרב אריה דרעי, ולכל שר ושר שעושה הרבה הרבה הרבה

משרדו כדי להקל על הציבור. זה הזמן באמת להודות להם. הבוקר, כחבר ועדת הקורונה, וגם כראש רשות לשעבר בעיר בית שמש במשך שנים, אני דווקא מנצל את ההזדמנות הזאת להודות לכל ראשי הערים. העלינו אותם הבוקר בשיחת וידיאו, שמענו על הקשיים שעוברים ראשי הערים. יש הרבה קשיים, אי-אפשר לומר שהכול בסדר, אבל באמת,

איך אומר הפתגם? רק מי שלא עושה לא טועה. יש כאן עשייה ברוכה, גם של ראשי הערים. אני רוצה לחזק את ראשי הערים ואת כל אלה שנמצאים בקדמת חזית המערכה הזאת למען עם ישראל. תודה גם לרופאים, לבתי החולים, לכולם. דבר אחרון, אנחנו יודעים שחלק מתוך מערך העזרה למלחמה במגפה הם ארגוני החסד ששתולים בכל עיר ועיר. אני רוצה מכאן להודות להם, לכל אותם ארגוני חסד שמושיטים יד לרשויות המקומיות, שעוזרים. דווקא בתקופה הזאת, שאנחנו מתקרבים לחג הפסח, שצריכים גם לעזור בקמחא דפסחא, לעזור לכל אותם יהודים שנמצאים במצוקה, ולצערי היום הכמות של אותן משפחות הולכת ונעשית גדולה מאוד. אני רוצה להודות לכל ארגוני החסד ולבקש דווקא מהציבור: אנא, תירתמו גם אתם לעזור, כל מי שיכול לעזור, לתרום לאותם ארגוני חסד, כדי לחזק אותם, שיהיה להם עוד חמצן ועוד אוויר לעזור לכולנו. תודה רבה, ורפואה שלמה לכל החולים. תודה רבה. חבר הכנסת יעקב מרגי, אינו נוכח. חבר הכנסת אורי מקלב, בבקשה, ואחריו, חבר הכנסת אנדרי קוז'ינוב. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אדם לא רואה את הגיבנת של עצמו, בוודאי לא את נגעי עצמו. התקשורת ואנשים באופן כללי היום עסוקים בלראות מה נעשה אצל השני. אני מתייחס בכך לחברה החרדית. אתמול ושלשום כל כלי התקשורת העצימו והראו בעיקר תמונות על מה שקורה בחברה החרדית. אני רוצה להודיע לך, אדוני היושב-ראש, שהחברה החרדית שומרת את הכללים, מקפידה על הכללים, ההוראות הן חד-משמעיות, ללא פקפוק, ללא גמגום. מתחילת האירוע, אפשר לקחת את כל כלי התקשורת, אני מוכן להתמודד עם כל טענה שהיא, ולראות את הדברים הברורים והחדים שנאמרו. מצד שני, כמו בכל חברה, קורה שיש אירועים חריגים מאוד. את האירועים החריגים האלה הם מעצימים ומשקפים רק אותם, בו בזמן שהאירועים שהיו בפארקים,

היו לא פחות, תמונות שמביאים ממקומות אחרים. אבל על זה האדם אומר: טוב, זה החריגים, אבל בחברה החרדית בוודאי שזה המיינסטרים, בוודאי שזו כל החברה כולה. אז אני כאן מודיע לך,

ולחבריי חברי הכנסת: הדברים הם לא ככה. החברה החרדית נשמעת להוראות ב-98% אם לא ב-99% ומקפידה עליהן.

לא קל בחברה שחיי הקהילה הם מאוד מאוד דומיננטיים, לא קל בחברה שהפעילות הקהילתית בה היא צפופה מאוד, חיים בצפיפות רבה. העיר בני ברק היא העיר הכי צפופה שיש.

אפרופו, על פתרונות למצוקות דיור, לאף אחד לא אכפת.

הינה, עכשיו החברה כולה סובלת מצפיפות דיור. כשחיים 12 נפשות ב-70 80 מטר, או שבע נפשות ב-50 מטר, בוודאי שאז אחוז ההדבקה הוא הרבה יותר גדול. אנחנו רואים שחולה אחד מדביק את המשפחה, וזה שזה פי שלושה ופי ארבעה זה בגלל שיש יותר חולים מאותה משפחה. ודאי שהיו עוד דברים שיכולים לגרום לכך. החברה גם, המעבר שהיה צריך, במאורעות האלה, מעבר באמת קשה, גם בערכים, נקרא לזה, וגם באופן המעשי: סגרו בתי כנסיות ובתי מדרש שפתוחים עשרות שנים, 100 שנה רצוף, 365 יום בשנה, ביום כיפור, בשבתות, בימי חול ובימי חול המועד, 24 שעות, פעילים מאוד, אלפי אנשים מסתובבים שם, תפילות, הם מרכז החיים הרוחניים וגם המעשיים של כל אחד כזה. הפסיקו אותם, וכולם עמדו בכל מקום בארץ ובכל מקום בעולם. זה חלק ברור. אף אחד לא יכול להטיח או לבקר ולהגיד שהנושא של חיי אדם, ערך החיים, הוא משהו שמזלזלים בו. זה דבר שאנחנו מצווים עליו ושומרים עליו.

אני באמת חושב שיש דברים שבכל מקום צריך להשתפר, אבל אין ספק שתנאי חיים, מגורים ואורח החיים ודאי שמשפיעים. גם ההוראות צריכות להיות מתאימות. צריך באמת להתאים את הדברים, את הנגישות לבדיקות.

אני אביא לך עשרות מקרים של אנשים שמחכים שבוע ועשרה ימים, משפחה צפופה, ולא מגיעים לבדוק. אין את הנגישות, אין את היכולות. אין את היכולת.

אלה חלק ממסקנות שאנחנו ודאי צריכים להסיק לפני שאנחנו מאשימים את החברה. אין דבר כזה. החיוב הזה וההתנהלות של המנהיגים, של ראשי הקהילות, של האנשים בעצמם ושל

כולם,

מהרגע הראשון בעניין הזה הביעו את הדעה, וזה כך ואין אחרת. תודה רבה, אדוני. לכן, מה שאני מציע בעניין הזה, אדוני, ובזה אסיים, אני מדבר איתכם פתוח עכשיו. נמצא כאן יושב-ראש הכנסת, אני גם מברך אותך בהצלחה.

שלוש דקות, אבל, כן, אני סיימתי בזה. אני רואה כאן בכנסת אנשים שמתחבקים אחד עם השני במינוי כזה או במינוי אחר. אנחנו יושבים פה שעות, ממתינים שעה, 15 איש בחדר, לפתיחת ישיבה. בבת אחת אנחנו לוקחים יותר מעשרה אנשים, באבחה אחת, ועם בעל תפקיד כאן בכנסת אפשר 15 איש,

ממשיכים בשעות שאנחנו נמצאים, ואנחנו לא רואים את נגעי עצמנו, ואנחנו רק יודעים להטיח באנשים אחרים. אז קשוט עצמך ואחרי זה נקשוט אחרים. תודה רבה, אדוני. חבר הכנסת אנדרי קוז'ינוב,

אני קצת סוטה מהנאום בן דקה ומאפשר לכם, לאור זה שאין לנו סדר-יום כל כך עמוס, אבל בואו ונקפיד על זה בכל זאת. אפשר לקבל רטרואקטיבית? דיברנו. צריך לשחרר. בבקשה, אדוני. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. בהצלחה.

אתמול פנתה אליי אזרחית מודאגת מבאר שבע וסיפרה שיש בעיה בקרב ציבור הקשישים דוברי הרוסית בעיר, והם מודאגים בעיקר מנושא התשלומים,

כל הדברים הרגילים. אותם קשישים לא ידעו בעצם שיש הקלות בכל התשלומים האלה ושאפשר לא לרוץ לדואר לשלם. רוב האוכלוסייה הזאת אינה משתמשת באינטרנט ואינה מחזיקה כרטיס אשראי, ולכן נורא קשה להם להתמודד עם זה. זה נובע רק מדבר אחד, מחוסר הסברה. אי-אפשר היום למצוא שום מקום, מקום אחד, שיש בו מידע מרוכז בכל הנושאים האלה, ממוניציפלי ועד לרשות המיסים. ניסינו לבדוק את זה: אנחנו רוצים הנחיות של משרד הבריאות, אתר משרד הבריאות,

כל עירייה לעצמה, רשות מקומית, כל רשות מקומית לעצמה, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. לפני שבוע הרבה מחבריי גם אמרו את זה: אנחנו במחסור הסברתי חמור. לפיקוד העורף יש כלי מצוין ערוץ טלוויזיה מוכן ומזומן להפעלה ותדר רדיו. דיברנו על זה עוד לפני שבוע. לפני כמה ימים, ראש המל"ל, בישיבת קורונה, אמר שאין צורך במרכיב ההסברה בעת הזאת ושזה לא נחוץ, ויש בהלה ופניקה בקרב הציבור. אני קורא לפחות להפעיל את המרכיב הכביכול-לא-נחוץ הזה כבר היום, כבר אתמול. יש את היכולות האלה, ואתמול אגב התפרסם שהמל"ל והממשלה שוקלים להפעיל את פיקוד העורף על יכולותיו. יש פה יכולת שכבר מוכחת, יכולת שאפשר להפעיל בן רגע, למה לא משתמשים בזה? אפשר להקיף את כל הנושאים הקריטיים ולמנוע את הפניקה והבהלה בציבור. פשוט להסביר אחד לאחד מה קורה.

תודה רבה, אדוני. יחתום את חברי הכנסת חבר הכנסת עודד פורר.

תודה, אדוני היושב בראש. ראשית,

בהצלחה בתפקידך.

עלו פה כמה נושאים בהקשר של התוכנית הכלכלית, ואני חייב לומר שיותר נכון להגיד: אין תוכנית. אנחנו סיימנו שבוע של דיונים בוועדת הכספים, סקרנו כמעט את כל ראשי האגפים באוצר, וכל אחד מגיע ומהגג כל מיני מילים לא ברורות על תוכניות, וגם מה שמתפרסם, תסלחו לי, זה די מביך. אני לא מצליח להבין למה חייל משוחרר שהחליט להקים עסק ולקח את כספי הפיקדון לטובת הקמת עסק, חמש שנים הוא עובד בעסק הזה והעסק עובד מצוין, אבל מה לעשות, איתרע מזלו והוא בן 27, אז הוא לא זכאי לפיצוי מהמדינה? אז המדינה לא מסתכלת עליו כשהיא בונה את התוכנית הזאת, כי היא בונה אותה רק מגיל 28? וזה אולי העוול הכי קטן ממה שהראיתי לכם פה. אני אומר לכם: כסף יש ולא חסר באוצר המדינה, ויודעים מאיפה להביא אותו ואיך להביא אותו, ויש גם איפה לקצץ. אין שום בעיה לקצץ בשכר הבכירים, ואין שום בעיה לקצץ בשכר של מי שנהנה מפנסיות תקציביות של מעל סכומים מסוימים. בוודאי יש כאלה שאפשר לרדת, ירדו 2% 3%, ולו בשביל הדוגמה האישית. אני יכול לומר בהקשר הזה, ואת זה כן חשוב לי לומר, כמי שמכהן כיושב-ראש ועדת הכספים הזמנית: אנחנו בוועדת הכספים לא נעצור שום סיוע שהממשלה תבוא ותבקש מאיתנו לאשר. זה יעלה לדיון באופן המיידי, המהיר ביותר והיעיל ביותר. יחד עם זאת, אני מצפה מהממשלה להבין שיהיו חייבים להיות שינויים גם בתוכניות שהם יגישו, כולל בנושא של הגילאים וכולל בנושא של הסיוע. הגיע הזמן שיראו את העצמאים, לא יותר, אבל גם לא פחות ממה שרואים את ציבור השכירים. גם מי שהוא עצמאי הוא אזרח מדינת ישראל וזכאי לסיוע לא פחות טוב. תודה רבה, אדוני. תם סדר הדוברים.

האם תרצה להשיב לדוברים או להתייחס לחלק מהדברים? לא.